הוועדה המיוחדת לעובדות ולעובדים זרים.

23 במאי 2022. על סדר היום: אשרות עבודה זמניות ומעטפת תמיכה וסיוע לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל. הדיון היום נועד כדי לבקש משרת הפנים איילת שקד לאפשר אשרות עבודה לפליטות ופליטי אוקראינה

ראיתי מה סל השירותים שניתן, הוא מכובד מאוד. הנושא של עובדים, בהנחה שהם התחילו לעבוד לפי - - - יתחילו לעבוד. ויהיו כפופים לחוק עובדים זרים, אז הם יהיו זכאים לביטוח

נכון להיום בבוקר חילקנו ל-4,644 אנשים שוברי מזון בגובה 700 שקלים לנפש. עוד 708 אנשים כבר קיבלו שובר מזון,

למה 30.06?

ואין צורך להגיש בקשה?

אנחנו עובדים עכשיו על זה שכל אזרח אוקראינה שהיה פה באישור - - - הם יודעים שזה קורה באופן אוטומטי? זה חלק מההודעה של

ההודעה בכתב לא הייתה ברורה.

גם לגביהם.

תספר לי את הידיעה על מנת שאני אבין אותה. הם יכולים להתחיל לעבוד, הם מקבלים את ה- - - כולם באופן גורף,

זה טעון בירור, אני רק אומר את הדברים כמו שאני שומע אותם בפעם הראשונה. כמובן שהבעיה הגדולה זה חודש וחצי, אין לנו יותר מידי מה לעשות בחודש וחצי.

הרבה מאוד ילדים מגיעים בסטטוס של ילד נלווה. אנחנו במשרד נותנים להם זכאות 22א והם מקבלים את כל מה שתלמיד עולה חדש מקבל. בדיון הקודם דיברת על כך שצריך לפתור את סוגיית הכיסוי הרפואי.

למוקדי הפעלה לקח זמן להפעיל את המוקדים עד שתיפתר

אני מפרגנת לך על ההופעה שלך, עשית עבודה מהממת. גברתי, בבקשה. (מדברת בשפה הרוסית, להלן תרגום חופשי) שלום קוראים לי ילנה, אני הגעתי מאוקראינה. אני

אבל תסלחו לי, כעבור חודשיים וחצי לקלוט רק 200 ילדים?

יש אלפי ילדים ויש משפחות שצריכות לתת לילדים דברים אלמנטריים,

אני לא יכולה למצוא את המילים לכך שזה כל כך אבסורדי כאשר שואלים בסדר, תספקו מסמכים על כך. למשל אני ובן שאנחנו זוג שאנחנו נשואים. אני לא יכולה לספק מסמכים כי זה היה לא שלי, אני

מתוך זה פעמיים אני נכנסתי בכל זאת פנימה, ובפנים אמרו לי אותו דבר.

באתר אין אפילו שפה רוסית. אי אפשר, זה בלתי אפשרי לקבוע ככה תור.

אבל אין אפילו שפה אנגלית באתר. אין כל ממשק. מה זה הממשק

אומרים לה ללכת לממשק באתר ולהתגלגל בינתיים, אל תפריעי. היא הולכת, אין לה תעודת זהות, הממשק לא באנגלית, הוא לא ברוסית. מישהו יכול להסביר לי למה הן צריכות וצריכים לעבור את כל הדבר הזה? מצד אחד ננגיש להן שירות של בריאות הנפש, אבל מצד שני הדבר הבסיסי, לקבל מענה מה היא צריכה לעשות ואיזה ממשק, הדבר הזה לא מונגש. עם כל הכבוד, זו לא פעם ראשונה שאנחנו מול אוכלוסייה זרה שלא מדברת עברית. יש לנו עובדות ועובדים זרים שאתם מולם. השאלה שלי היא כזאת, איזה פתרון אתם נותנים לה? אני אחדד שזימון התור ללשכות בתחום שהבחור פה ביקש הוא לא דרך האפליקציה.

התחום של האשרות, מתן מעמד לבת הזוג שלו במסגרת הזו, זה לא דרך האפליקציה. אני מדבר על שני דברים נפרדים. חכה, אני צריכה תשובות. זאת אומרת שאם יש בני זוג שאינם נשואים, לאן הם פונים? הם שולחים ברמה העקרונית מייל ללשכה שמטפלת באזור מגוריהם. יש את רשימת המיילים באתר. הלשכה יוצרת איתם קשר לזימון הריאיון וגם מציגה להם מה הם צריכים להמציא במועד הגשת הבקשה. האם הגשת למייל שרשום שם? אני הגעתי לשם. כשמגיעים לפגישה הם אומרים להביא תעודת יושר מהמשטרה באוקראינה.

לא ניתן לעשות דבר כזה. תציג לנו מסמכים מאוקראינה שהיא לא נשואה, רק היא יכולה לבקש אותם באוקראינה, אפילו לא על ידי נוטריון או עורך דין. רק היא פיזית. אנחנו לא יכולים להביא את המסמכים אז זה נתקע בירוקרטית כל הזמן ואין לנו איך להתקדם. תשובתך גברתי? המדיניות כרגע היא שנתיני אוקראינה שרוצים להיכנס להליך איחוד משפחות אמורים להמציא את כל המסמכים הנדרשים על פי נוהל איחוד משפחות. אני מעריכה שאת המסמכים האלה ניתן לקבל גם בשגרירות האוקראינית בישראל, למיטב הבנתי. רומן, זה נכון? האם זה אפשרי לקבל את כל מה שהם מבקשים דרך השגרירות? (מדבר בשפה הרוסית, להלן תרגום חופשי)

הממשלה שלנו עובדת בצורה מתוגברת, יש לנו גם תורים אונליין, אבל אנחנו ביטלנו אותם. זאת אומרת עכשיו כל אזרחי אוקראינה שנמצאים בישראל יכולים להגיע לשגרירות מיום שני עד שישי, בשעות צהריים בלי כל הירשמות מוקדמת. זאת אומרת אנחנו באים לקראת אזרחינו. (מדברת בשפה הרוסית, להלן תרגום חופשי) אדוני השגריר השאלה הייתה אם אפשר לקבל דרככם - - - (מדבר בשפה הרוסית, להלן תרגום חופשי)

מהיום הראשון של המלחמה השגרירות הפיצה מידע בשלל דרכים, בישראל, על ההגבלות שקיימות בעקבות הלחימה. הדבר הכי בסיסי זה למשל מסמכים. כן? זו הבעיה העיקרית. שכל האנשים שמגיעים לישראל, נדרשים להציג מסמכים

אנחנו הגענו להחלטה, וכמובן שהשגרירות יידעה את הרשויות בישראל, שזה בלתי אפשרי. ביקשנו מממשלת ישראל להיכנס לנעלי האנשים,

בעצם איך משלמים לה את הכסף? שחור? במזומן? איך משלמים כסף? מישהו יכול להסביר לי איך הדבר הזה הולך לעבוד עד סוף יוני או שנתחיל להיכנס למעגל שאנחנו יודעות מה זה? מישהו יכול להסביר לי? אני מאוד מודאגת. זה נושא שאנחנו צריכים לבחון. כמו שאמרנו לגבי שאר העובדים הזרים, המעסיק יוציא תלוש כמו שהוא נדרש לגבי שאר העובדים. לא אמורה להיות הבחנה ביניהם לבין עובד זר אחר. ברגע שהם עובדים ללא אכיפה הם יהיו ככל העובדים הזרים. הם יקבלו שכר שלא יפחת משכר המינימום, זכויות לגבי ביטוח רפואי וכנ"ל לגבי התשלום. זה נוגע לאישור העסקה, אבל הוא לא נוגע לשאר החובות של מעסיק או מי שמשלם כספים בישראל. יש פה משהו שאנחנו לא מצליחות להבין. האם יש אי אכיפה על עבודה ולא רק על השהייה? כלומר, מי שעובד אין אכיפה. מי שעובד פה בארץ לפי ההודעה של משרד הפנים, יש אי אכיפה על עבודה,

נכון. ויכולים לשהות. אני רוצה לחדד את זה, טעיתי במה שאמרתי קודם. אי אכיפה של העסקה זה רק כנגד מי ששהה פה חוקית לפני תחילת המלחמה ונכנס לפה בתקופת המלחמה. אי אכיפה של הרחקה זה לגבי כולם. אתה אומר שהקבוצה השלישית ששהתה פה לפני המלחמה באופן לא חוקי, אתם גם תאכפו את איסור ההעסקה שלהם.

זה ייבחן על ידי השרה בסוף התקופה הזאת. מי ששהה קודם. אין אכיפה על שהייה, אבל מי שנמצא בישראל לפני המלחמה יש אכיפה על עבודה. רק כנגד לא חוקיים.

אז איך הם יתקיימו? שאלה מצוינת. השאלה היא שאלה משפטית. אדוני, אני מבינה. אני אתן לחברות שלנו מהמוקד לפליטים, דוקטור איילת עוז. אני רק רוצה להוסיף נקודה קטנה. תוך כדי השיחה כאן עם ידידי משה, אנחנו אחרי זה נסנכרן בינינו את המידע באופן מסודר ונוציא אותו בהודעת סמס לכל האנשים שרשומים אצלנו, ככה שהם יקבלו את המידע, מי שלא התחבר לתקשורת או לא שמע. מי שלא נרשם לא יקבל. מה עם השאר? זו שאלה מצוינת. זה חצי. צריך לעבוד יחד כמשרדי ממשלה, מה שיש לכם בצו השעה זה אחד. אני חושבת שהמספרים נמצאים ברשות האוכלוסין. אין לנו מספרי טלפון. אנחנו ננסה לבחון באיזו דרך אנחנו יכולים. אין לנו פרטי התקשרות של החצי השני. מה קרה כשהוא נכנס לארץ? מחתים דרכון ונכנס. אין לכם איך לתקשר אתו או איתה? אם הוא לא פונה ונותן לנו את הפרטים. יש לנו את הפרטים של מי שהגיש בקשה מקוונת, כמובן גם של המזמין שלו. אז באופן יזום לשלוח להם את ההודעות האלה. כן, זה מה שאמרתי.

לא מספיק, אני חושבת שהגיע הזמן שנצא מהכאוס הזה. פתאום יש הודעה משרת הפנים, אנחנו מבינות שיש פה אירוע, לאט לאט אנחנו מבינות את הגודל שלו. צריך לקחת אחריות על הידיעה הזאת עד ה-30.06.

חל עליהם חוק של עובדים זרים, הם יכולים לעבוד, מנפיקים להם תלוש. אני מבקשת ודורשת עד סוף היום, לפני שיהיה פה כאוס. יצאנו בחגיגה ותכף נפתח בקבוק שמפניה ונבין שיש פה איזה אירוע. סבבה, פרגנו לו. אני מבקשת עד סוף היום שתצא הודעה מסודרת מכל משרדי הממשלה שמעורבים בתהליכים של אותם פליטים מאוקראינה. תדברו גם על אלה שנמצאים בישראל לפני המלחמה. שלא יהיה פה כאוס, אלה חושבים שמתחילים לעבוד ואין אכיפה, יש אכיפה. בבקשה לעשות סדר. אני רוצה שתשלחו את המסרונים שאתם שולחים גם לוועדה, אני רוצה לראות את הנוסח. אני מבקשת שהנוסח שיוצא יהיה מונגש באוקראינית וברוסית, שגם החברים והמשפחות יקבלו את ההודעה בעברית. כל ההודעות שלנו - - - אני מבקשת שלשגרירות אוקראינה יהיה בעמוד שלה הנגשה של המידע. אני מבקשת מהארגונים האזרחיים שאתם עוזרות ועוזרים לנו לקבל את המסרון הזה. תצליבו את המידע ותקבלו את המסרון. בבקשה לא לזרוע כאוס, הגיע הזמן שהאנשים האלה יידעו בדיוק מה מגיע להם ומה לא מגיע להם. הדבר הזה צריך להיות מסודר וברור. דוקטור איילת עוז, בבקשה. אני מאוד הצטערתי לשמוע על העדכון. בדיוק רציתי לחדד כמה נקודות ואז מתברר שכל הדיון הזה היה על בסיס מוטעה. אני כן רוצה לומר שני דברים משמעותיים לגבי הבשורה או ההודעה האחרונה לעניין מי שהיו בארץ לפני.

מדובר בהפרה ברורה של פסק הדין של השופטת אגמון גונן שדיברה על האוכלוסייה שהייתה בישראל לפני, והבהירה שלא לאפשר עבודה לאוכלוסייה שהייתה בישראל לפני ונמצאת תחת הגנה זמנית זו הפרה של הזכות החוקתית שלהם לכבוד. כבודה ואנחנו היינו בדיון אחר על הגנה זמנית ממש לפני שעה, ושוב אנחנו רואים שכשקובעים הגנה זמנית בלי לעשות חשיבה לפני, התוצאה היא פגיעה בזכויות אדם. מעבר לזה, אני רוצה להצביע על עוד דבר שהוא חוסר הגינות אנושית בסיסית. ב-27.02, שלושה ימים אחרי פרוץ המלחמה, הודיעה רשות האוכלוסין באתר שלה על אותה מדיניות הגנה זמנית למי שהיה בישראל לפני, וכתבה במפורש בהודעה שלה שאין צורך לפנות בבקשה פרטית למקלט בעקבות הלחימה באוקראינה.

היא הרגיעה את כל אלפי האנשים שהיו בישראל, אתם לא צריכים ללכת להגיש בקשות פרטניות למקלט, אנחנו מבינים את חומרת המצב ואנחנו מגינים עליהם. לו היו מגישים ב-27.02, הרי לפחות מי שהיה פה שנה כבר היה זכאי לקבל היעדר אכיפה לפי נוהל הגשת בקשות מקלט של הרשות. אז מה עשתה הרשות? אמרה להם לא, אל תגישו, והיום שלושה חודשים אחר כך היא אומרת להם שלא יהיה להם אי אכיפה. זה לא רק לא חוקי כי זו הפרה מפורשת של פסק הדין, זה גם באמת התנהגות לא הגונה ברמה הכי בסיסית. אני מאוד מקווה שעד סוף היום הדבר הזה ישתנה גם על ידי הרשות. צודקת, כשצודקות

כשאומרים לאותה אוכלוסייה לא להגיש מעמד והכל בסדר, אתם מובטחים, אין לכם גם לאן לחזור. אני לא יודעת אם יש להם בתים שם - - - אמרו להם שאין שום צורך בפרטני, אנחנו רואים את התמונות בדיוק כמוכם. אחר כך משתמשים בזה נגדם. אני מבקשת מרשות האוכלוסין לקבל את חוות דעתכם למה החרגתם את אותה אוכלוסייה שנמצאת בישראל לפני המלחמה. מה קרה שהחרגתם אותם. אתם נוטשים פה קרוב ל-18,000 אזרחים ואזרחיות אוקראינה שנמצאים בארץ. אתם זורקים אותם ללא נודע, לכלום. שני, יש לך שלוש דקות. בבקשה. אני דוקטור שני בר טוביה מפורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט. אני אהיה מאוד קצרה כי הדברים שיושבת ראש הוועדה ואחרים פה אמרו היו נוקבים מספיק. אני רק רוצה לומר שהדברים ששמענו היום בסך הכל מזכירים לנו שוב שיש בעיה בסיסית בתפיסה של ישראל כלפי זרים שזקוקים להגנה בינלאומית. שמענו כאן סיפורים ממקור ראשון של איך זה לחיות במדינת ישראל במבוך הבירוקרטי הזה, בלי מספר תעודת זהות ובלי שהזכויות והחובות ברורים, שקופים ומפורסמים. שמענו הדגמה חיה. כנ"ל לגבי הסדרי אכיפה, עלו פה הרבה תמיהות וסימני שאלה מה זה הסדר אי אכיפה. זו מדינת חוק, מה זאת אומרת לתת לבן אדם לעבוד אבל לא לתת לו אישור עבודה? זה נשמע דבר נורא תמוה. אני מזכירה את מה שיושבת ראש הוועדה יודעת וכנראה עוד כמה פה בחדר, בישראל יש כמעט 30,000 אנשים שחיים עם הסדר אי אכיפה כבר מאז 2011, האריתראים והסודנים. מותר להם לעבוד, אבל זה לא כתוב באף מקום. אין להם אישורי עבודה ויש הסדר אי אכיפה. בדיוק כמו שאמרת, זה זורע כאוס וזה לא לטובת אף אחד. הגיע הזמן לתקן את זה. תודה רבה. עורכת דין דינה דומיניץ ממשרד המשפטים, בבקשה. תודה רבה. אני שמחה ומברכת על ההתפתחות של אי אכיפת עבודה ביחס לנמלטות המלחמה שנמצאות כאן. כפי שגברתי וחברי הוועדה יודעים, אנחנו בשיח מתמשך גם עם רשות האוכלוסין, משרד הרווחה והארגונים, מתוך דאגה שמי שלא הובאו לכאן מלכתחילה כקורבנות סחר, ויש גם כאלה, המצוקה וחוסר היכולת לעבוד תדרדר אותן לזנות. אנחנו עוקבים אחרי זה גם בכובע של הוועדה הבין משרדית ליישום חוק איסור צריכת זנות והחלטות הממשלה. אני מתכוונת לכנס את הוועדה הזו בקרוב כדי לדון בטיוב הנושאים גם עם רשות האוכלוסין, ולראות איך אנחנו יכולים לוודא שאפשרות ההעסקה תמומש ושהן יוכלו לעבוד ולפרנס. בעיקר צריך לראות איך אנחנו מצליבים בין דיווחי מצוקה שמגיעים למשרד הרווחה דרך המוקד שלהם, שאולי עשויים להצביע על כך שכבר יש נשים ונשים עם ילדים בפרט שנמצאות באיזושהי מצוקה. אולי נוכל לכוון אותן למקומות תעסוקה. אנחנו ממשיכים לעקוב ומקווים שהמצב ישתפר והמלחמה כמובן תגיע לסיום בקרוב. תודה רבה. יהב ארז, דוברת המטה למאבק בסחר בנשים. תודה לך יושבת ראש הוועדה על הדיון החשוב הזה. הגעתי לכאן כדי לדרוש שיוענקו אשרות עבודה לפליטים ופליטות מאוקראינה, אבל מסתבר שתוך כדי הדיון שרת הפנים אישרה בדיוק את זה. אנחנו במטה למאבק בסחר בנשים מברכות על ההחלטה לגבי מי שהגיעו לכאן מאז פרוץ המלחמה. אני אסביר בקצרה למה זה חיוני להעניק אשרות עבודה גם למי שהיו כאן לפני כן. הפגיעות והדחיקה לשוליים תמיד מובילה למקומות מסוכנים מאוד. תעשיית המין אורבת לנשים וילדות במצב פגיע. כבר אמרנו והוכחנו איך חוסר היכולת לכלכל מדרדרת מהר מאוד למעגל הזנות. אני מדגישה ומזכירה שזנות מביאה על מי שנמצאת בה טראומה מסוג אחר שאף מצב אחר לא משתווה לה. אנחנו מקוות שהמשק יקלוט את הפליטים והפליטות וזה באמת ישפר את מצבם, ומזכירות שיש עוד הרבה עבודה עד שנחיה בעולם בטוח שבו אנשים לא עושים ניצול ציני של מצוקה של האחר.

תודה רבה לך. ג'יין מנציבות האו"ם לפליטים בבקשה. (מדברת בשפה האנגלית, להלן תרגום חופשי) תודה רבה. יש לי כמה הערות עבורך. קודם כל, כמובן אנחנו מברכים את הדיון היום ביחס לאוקראינים בישראל. זה מאוד מבורך ואנחנו חיכינו לכך. אבל אני רוצה להעיר על מס' פרטים, שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, שיש הצהרה פומבית מאוד חשובה עבור האוקראינים, עבור מעסיקים עבור הרשויות עבור כולם, שזה יהיה מאוד ברור שאנשים יוכלו לעבוד פה. כי זה הבעיה שאנחנו רואים. אנשים מבקשים לעבוד והמעסיקים שואלים 'איזו מין ויזה זו?' 'אתה בטוח שמותר לך לעבוד?', הם לא רוצים את הבעיה,

הטרחה, הם מעדיפים להעסיק מישהו אחר.

אנחנו ראינו את זה בשלל מקרים. כמו כן, אני חושבת שחשוב לזכור, שיש אנשים שלא מסוגלים

יש אימהות עם ילדים קטנים פה, חלקן יתקשו לעבוד. אם כך עלינו לזכור שאנשים עדיין צריכים גישה לדברים סוציאליים בסיסיים כמו ביטוח רפואי, אפילו אם הם לא מסוגלים לעבוד. אנחנו מעודדים לנתק את עניין הביטוח הרפואי מעניין העבודה. להפוך אותו זמין לאנשים שלא יכולים לעבוד. אני מבינה את ההארכה עד ה-30 ליוני, אבל זה לא כל כך רחוק, ואני לא חושבת שיש מישהו פה בחדר שמאמין שהמלחמה באוקראינה תיגמר עד ה-30 ליוני. מלחמה מונעת יציבות מאנשים. היא שולפת את היציבות מתחת לרגליהם, שאנשים הופכים לפליטים. על המדינה הקולטת זה מה שהיא יכולה על מנת לשקם את היציבות הזו. חלק מכך זה להעניק לאנשים אפשרות לעבוד, ביטוח רפואי, ותחושת יציבות עד שיוכלו לשוב לביתם. כל מה שאני שומעת מפעילים מאוקראינים

עיקר המדינות שנושאות בנטל הן המדינות השכנות. העובדה שישראל מרוחקת ולא גובלת באוקראינה ובכל זאת קולטת אוקראינים היא בהחלט מוערכת. לצד זאת אנחנו נזכיר שימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה מדינות אירופה שקלטו עשרות אלפים ומאות אלפים לא רק אפשרו כניסה ללא התניה, אלא אפשרו גם מתן זכויות מלאות לכלל המגיעים, נגישות למערכת הבריאות, לבתי ספר ולאשרות עבודה. בכלל מדינות האיחוד האירופי האוקראינים מקבלים סל מלא של זכויות וגישה מלאה. אנחנו מעודדים גם את מדינת ישראל לנהוג באותו אופן. ככלות הכל, אנחנו מדברים כרגע על מציאות שנוצרה כתוצאה מהמשבר שפרץ. אנחנו לא בוחרים להיות פליטים, אנחנו נוצרים, זה נכפה עלינו בנסיבות של מלחמה שפורצת ללא תזמון מתאים, עם העובדה שחלק שהו כאן או לא שהו כאן. צריך להתייחס לכולם כאוכלוסייה ברת הגנה שאין לה יכולת לשוב למדינתה. תודה רבה. אלישר סטולר, בבקשה. אני רוצה להודות לכם על הזכות שניתנה לי להופיע פה. בין הדברים שנאמרו פה, אם זה ממשרד הרווחה עם הטופס המקוון שמדברים עליו, אנשים לא באמת מקבלים את המענה הזה דרך טופס הסיוע. בתור מתנדב אני עוזר לקהילה שנמצאת כרגע בארץ, נתקלתי בזה המון. אני וחבריי נרשמנו לשם כדי לסייע, אף אחד לא פנה אלינו מתחילת הסיפור. לסייע או לקבל סיוע? גם לסייע וגם לקבל סיוע. אני עזרתי גם לאלה שנמצאים פה בארץ בלי מעמד מסוים. הם ביקשו עזרה ואני אישית עזרתי להם למלא את הטפסים. לא קיבלנו מענה עד עצם היום. הטופס בעברית? הוא בכל השפות האפשריות, גם אוקראינית,

גם אנגלית וגם עברית. עזרתי להם למלא אותו. כמה זמן עבר? חלקם מילאו אותו בתחילת מרץ ועד עכשיו לא היה מענה. נאלצנו לעזור באופן פרטני ואישי, אספנו כספים מאנשים פרטיים. הטופס הדיגיטלי עלה ב-14.04. באחד הקבוצות שראיתי שהטופס הזה קיים, מהרגע הראשון שזה התחיל להיות נפוץ והתחילו לפזר את זה, אז אני פיזרתי את זה, אם זה אני או חברים שלי שמציעים דיור לאלה שאין להם איפה להתגורר, בין אם זה חדר, מיטה או משהו כזה. אף אחד לא פנה אלינו מאז, זה עדיין נשאר שם. לגבי רשות האוכלוסין, יש לי מקרה ספציפי בבת ים - - - אנחנו לא נדון במקרה ספציפי, אתה מוזמן באהבה גדולה לפנות לוועדה ואנחנו נדון בזה וננסה לעשות את התיווך. אבל זה מקרה שחוזר על עצמו כדפוס. קרובי משפחה שנמצאים פה במדינת ישראל, אח,

מישהו מקרבה ראשונה שכבר נמצא פה ומהווה תושב ישראל, אותם אלה שהגיעו אליהם מנסים להגיע לרשות האוכלוסין וההגירה ונתקלים בבעיית בירוקרטיה על מנת להוכיח את עצמם כתושבי מדינת ישראל, למרות שהקרבה הראשונה שלהם נמצאים בארץ. אחיו הישיר של אותה אישה או אם של אותו בחור לא מצליחה להגיע לרשות האוכלוסין על מנת לקבל את סל הקליטה שמגיע לה. היא מוצאת את עצמה מתגוררת בבית מלון על חשבון אנשים שמסבסדים אותה באופן אישי או ממשרד הרווחה. אני מבינה, תודה. יש משהו אחר? יש עוד הרבה. (מדברת בשפה האנגלית, להלן תרגום חופשי) אני רוצה רק לחזור על כל מה שג'יין אמרה. אנחנו נמצאים במשבר. באמת. אנחנו לא יכולים להמשיך לתמוך בפליטים מהכיסים שלנו, מה שעשינו בחודשים האחרונים. יש לנו אחריות בסיסית כמדינה, הקהילה במשבר, אין להם כסף, אין להם עבודה. אין דירות יותר, אין אירוח בחינם יותר, זה היה פתרון זמני. אנחנו צריכים את המשאבים של המדינה. תודה. אני רוצה לתת זכות דיבור אחרונה לרות דיין מדר, מנהלת מחלקת חברה במרכז השלטון המקומי. גברתי, יש לך דקה וחצי. נראה שאנחנו לא מצליחים לשמוע אותך,

אז תשלחי לנו בבקשה את מה שאת רוצה, ואנחנו בהחלט נהיה על זה. אני רוצה לסכם את הדיון. אני רוצה להגיד ממש ממש תודה על הדיון. זו רק התחלה, זו ההזדמנות שלנו. פתחתי את הדיון בידיעה משמחת, חשבתי שזה באמת אשרות עבודה. הייתה תחושה מאוד חיובית ואני רוצה להיאחז בחיובי, קרה תהליך אחד קדימה. לא נשארנו תקועות באיזשהו מקום רק לדרוש ולא לקבל תשובות. אני כמובן מברכת את השרה איילת שקד על קבלת ההחלטה לאפשר לאותם פליטות ופליטים לעבוד ואי אכיפה. אני רוצה לקרוא לשרת הפנים איילת שקד על מנת שתבחן את מתן אשרת העבודה לשנה, בדומה למדינות אחרות בעולם. אני חושבת שמדינות אחרות בעולם התארגנו מהתחלה לסוגייה הזאת של קליטת פליטים. אני חושבת שמה שקורה, זאת לא המלחמה הראשונה ולא האחרונה שתהיה בעולם. אני חושבת שמדיניות מלחמה, הגירה ופליטות שאנשים מגיעים אלינו, אני חושבת שהגיע הזמן שתהיה לנו מדיניות של קליטה של אותם פליטים ופליטות. הדבר הזה צריך להיות מוסדר, פעם אחת ולתמיד, ולא כל פעם נצטרך להמציא את הגלגל מחדש. אני חושבת שכמו שקורה במדינות אחרות כפי פליטות ופליטי אוקראינה, אנחנו צריכים להחיל אותו דבר. נתנו להם באופן אוטומטי מתחילת המלחמה את היכולת לשהות במדינות שקלטו אותם למשך שנה עם אשרות עבודה. הבטיחו להם את הזמן הזה על מנת שיוכלו להרפות ולהירפא מהמלחמה, לצאת מהטראומה של המלחמה, לבכות, לעבוד, להתפרנס בכבוד. שתהיה מדינה מחבקת שנותנת את האפשרויות האלה לאותם פליטים ופליטות, שהם בכל מקרה נמצאים אצלנו. במקום כל פעם לדחות את זה לעוד חודש או חודשיים, כל פעם אנחנו משקללות את זה מחדש. בשביל מה? אני שואלת את השאלה הזו. מה זה נותן לנו? זה זורע עוד יותר כאוס, ישיבות, מים מינרליים, אתם באים ובאות, תחבורה ציבורית, בשביל מה כל הדבר הזה? אני באמת שואלת את השאלה הפשוטה הזו. למה אנחנו עושים ועושות את המהלכים האלה כל פעם מחדש? בואו ניתן את השנה הזאת, בואו נבטיח להם שיש להם פה שנה. כולנו נתפלל לכך שהמלחמה תסתיים ואחר כך הם ייצאו מכאן כמו שג'יין מנציבות האו"ם אומרת, הם ילכו מכאן וייצרב להן בזיכרון ובלב שהייתה להם פה חוויה אמיתית של מדינה שרואה אותם. בואו נעשה את המאמץ ונאפשר להם את השנה. הוועדה מבקשת מרשות האוכלוסין לקבל חוות דעת בנוגע לסיבות החרגת אוכלוסיית האוקראינים ששהו בישראל לפני תחילת המלחמה והמדיניות החדשה בנוגע לעבודה. תסבירו לי. הוועדה קוראת למשרד הרווחה לאפשר לאזרחי אוקראינה ששוהים ושוהות בישראל מלפני תחילת המלחמה גישה לכלל השירותים הניתנים במסגרת מנגנון צו השעה. הוועדה קוראת לכל משרדי הממשלה לעבוד בשיתוף פעולה עם השגרירות האוקראינית בישראל על הנגשת השירותים והמידע בנוגע לזכויות המגיעים לאוכלוסיית הפליטות והפליטים. הוועדה דורשת לשלוח הבהרה לאזרחים ולאזרחיות אוקראינה לגבי המעמד שלהם לפי הקבוצות עליהן דובר בדיון, וכן לגבי המשמעויות הנגזרות ממעמד זה, עבודה, ביטוח רפואי וכדומה. כלומר שהכול יהיה ברור. אני מבקשת בלי כאוס. הוועדה קוראת לרשות האוכלוסין לבחון הקלה בהגשת מסמכים לרשות האוכלוסין, ולמזער את הסבך הבירוקרטי. אני רוצה שתגידו לי מה אתם עושים. תכתבו לי מכתב עם תשובה לשאלה הזאת, מה אתם עושים על מנת להקל על בן ואלנה, להקל על כל מי שדורש את השירות ולא מקבל אותו. הנגשת הטיפול הנפשי לפליטות ולפליטים. שמחנו מאוד לשמוע שמשרד הרווחה מאפשר מענים נפשיים לנמלטי המלחמה. נבקש לקבל את הפירוט על המודל המוצע לצורך בחינה בהקשרים של מענים הניתנים לעובדות ועובדים הזרים בישראל. בהחלט נחשפתי פה למודל מדהים ומהמם, הייתי רוצה לחבק אותו ולקחת אותו לעובדות ועובדים זרים שנמצאים בישראל. דיון המעקב לא יהיה בעוד חודש, הוא יהיה בעוד שבועיים. אני רוצה להגיד תודה רבה למנהלת הוועדה מיכל דיבנר כרמל. אני רוצה להגיד תודה לעורכת הדין שלנו נעה בן שבת. אני רוצה להגיד תודה ליעל אורבך מהלשכה שלי בענייני הוועדה, לדובר נועם עינב, לחבר שלנו דובר כנסת ישראל מאיר. תודה רבה לכם חברות וחברים ותודה לטל. אתן עושות עבודה מצוינת ומקצועית. תודה רבה לארגונים האזרחיים ולכל מי שהגיע. בן ואלנה, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, שתבנו כאן בית ויהיו לכם ילדים וילדות אם תרצו בכך. אם לא, פשוט שתהיו מאושרות ומאושרים. תודה רבה, אנחנו מקווים מאוד. האמת, אחרי כל המסע המתיש הזה, כמעט ועזבנו לקנדה. אל תעזבו, חכו בסבלנות. אני רוצה להגיד תודה רבה למשרד הרווחה, רשות האוכלוסין, דינה דומיניץ, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הכלכלה וזרוע העבודה, תודה רבה לכולם. תודה לרומן משגרירות אוקראינה, תודה לנציבות האו"ם, למוקד, לדוקטור שני. תודה לכולם, הדיון הסתיים ואנחנו נהיה בקשר בקרוב.

הישיבה ננעלה בשעה 14:32.